הנושא שעל שולחן הוועדה היום הוא התמודדות משטרת ישראל עם אחזקת אמצעי לחימה באופן לא חוקי ואירועי ירי בחברה הערבית ובישובים מעורבים. זו היא ביקורת מעקב לביקורת שנעשתה בשנת 2018, אם אינני טועה. מפאת חשיבות העניין, מצאתי לנכון לחזור ולבדוק מה נעשה עד עתה. אני רוצה להעביר את רשות הדיבור למשרד מבקר המדינה, בבקשה. בוקר טוב אדוני היושב ראש ומכובדיי. אנחנו נציג בקצרה את הפרטים בנוגע לדוח הביקורת שפורסם בשנת 2021. קודם כל צריך לומר, אנחנו מדברים על שתי ביקורות שנעשו במשרד מבקר המדינה, האחת בשנת 2017 - 2018 והשנייה בשנת 2020, שלמעשה עקבו אחרי יישום תוכנית חומש ממשלתית, למאבק בפשיעה בחברה העברית. תכנית שהייתה אמורה לפעול ולחול בשנים 2016 - 2021. אני אתייחס בהמשך להתקדמות שחלה לגבי התוכנית הזו, ונאמר גם מילה על צעדים ראשונים של הממשלה כרגע, בתוכנית נוספת שלגביה התקבלה החלטה בשנת 2021. אנחנו עסקנו באופן כללי בניתוח של נתונים על היקף הפשיעה בחברה הערבית, והדוח מתמקד באירועי ירי ואמל"ח לא חוקי בחברה הערבית.

אנחנו עוסקים ביישום התוכנית, אותה תוכנית חומש שכונתה: ״התוכנית לחיזוק המשילות ושלטון החוק במגזר הערבי.״ הדוח עוסק גם ביישום התוכנית להקמת תחנות משטרה וגיוס שוטרים מוסלמים. הטיפול בהברחות אמל״ח דרך ירדן ודרך המעברים מאיו״ש והפעילות לאיסוף אמל״ח ותפיסתו, והשפעתן על הפשיעה בחברה הערבית. אלה נושאי הדוח. כמה נתונים בהתחלה - בעת שסיימנו את הדוח עמדנו על 95 קורבנות רצח בחברה הערבית בשנת 2019, שיא של שבע שנים לפחות, רק כדי לשים את היחס, אנחנו מדברים על 50 קורבנות רצח ביתר האוכלוסייה. יש לומר שבשנת 2021, על פי נתוני המשטרה, הנתון עלה ל-126 קורבנות רצח, ועל פי הנתונים שאנחנו למדים משנת 2022 ישנה התמתנות בנתונים. כ- 70% ממעשי הרצח, זה השיעור של מעשי הרצח באמצעות נשק חם בחברה הערבית. 70% בשנת 2019, כשאנחנו מדברים על עלייה בשנת 2021 לאזור ה- 80%. השיעור המקביל ביתר האוכלוסייה הוא 22%. אנחנו מדברים על כ- 15 אלף קורבנות בני החברה הערבית, בעברות נגד אדם וגוף: חבלה, תקיפה,

ניסיון לרצח והריגה. 15,097 זה היה הנתון בעת הדוח. מספר אירועי הירי בכלל האוכלוסייה הוא 9,216, כ- 94% מהחשודים בעברות ירי, הם מהחברה הערבית. אם נעשה השלכה מנתון החשודים לנתון של אירועי הירי, אנחנו יכולים לדבר על כ-8,500 מתוך ה-9,216, שנמצאים בחברה הערבית. למעשה מדובר פה כמעט בכל אירועי הירי, שנמצאים בחברה הערבית. 5% זה שיעור כתבי האישום שהוגשו בתיקי חקירה בעבירות ירי בשנת 2019, כשהנתון של כתבי אישום מכלל תיקי החקירה במשטרת ישראל הוא 15% ו- 47% זה הוא שיעור ביצוע התקציב של התוכנית לחיזוק המשילות, אני אתייחס לזה בהמשך. בנושא של תוכנית החומש, כשסיימנו את הביקורת, אנחנו מצאנו שיישום התקציב הממשלתי לתוכנית החומש עמד על 47%, זה פחות מחצי ממה שהתכוונה לבצע ממשלת ישראל, בעת שהניחה את התוכנית בשנת 2016. צריך לומר, תוכנית החומש לא הגיעה לקו הסיום. בשנת 2019, כשנתיים לפני סיום התוכנית, כבר החלה המשטרה להיערך לתוכנית חדשה, מן הטעם שגם הבינה שהמשאבים חסרים והתוכנית לא תוכל להיות מושלמת במלואה. במובן מסוים אנחנו כבר רואים את סימני הדעיכה ביישום התוכנית כבר בשנים 2018 ו- 2019 עקב משאבים חסרים. כפי שאמרתי, אם אנחנו נחבר את שנות הדעיכה לשנות ההתנעה של התוכנית החדשה, אז אני יכול להגיד באופן גס שאנחנו נמצאים באיזה שהוא גירעון של שלוש או ארבע שנים מבחינת הצמדות מלאה בהיבט המשאבי, לתוכנית ממשלתית עובדת.

אם אנחנו בשנת 2019 כבר רואים את הדעיכה של התוכנית הקודמת, ובעת הזו אנחנו רואים את התגבשותה של התוכנית החדשה והתנעתה באופן אופרטיבי, אלו שלוש או ארבע שנים של פיגור מסוים. זה לא אומר שמשטרת ישראל לא עשתה דברים בשנים האלה, אבל כדוח ביקורת המדינה, אנחנו מסתכלים גם כלפי הממשלה, ורוצים גם לראות תוכנית מתוקצבת עם אבני דרך, עם בקרה, עם הפנייה של משאבים ויכולת ליישם. זו היא אמירה כללית שאני אומר אותה על פני שני הדוחות שביצענו, לרבות הסתכלות על הדברים שהתפתחו מאז סיום הדוחות. אני אעבור במהירות על כמה נקודות נוספות: בניית תחנות משטרה: בתוכנית בהחלטת ממשלה משנת 2016, דובר על 11 תחנות ו-10 נקודות. הוקמו בעת סיום הביקורת שמונה תחנות וחמש נקודות, אבל הבעיה העיקרית, היא שחלק מהתחנות האלה למעשה שיקפו הסתה של כוח אדם מתחנות קיימות. כלומר, במונחי בניין הכוח, בכוח אדם, אנחנו נמצאים בפחות משמונה תחנות, ויש משמעות מאוד כבדה לאיוש התחנות. המתקנים עצמם, גם להם יש ערך, אבל הם כשלעצמם לא יוכלו לתת את המענה. אני לא נכנס פה לפירוט של התחנות וההתמרות של התחנות בתוך תחנות אחרות. מבצעי איסוף אמל״ח: אם אנחנו מדברים על איסוף אמל״ח, שזה וולונטרי, המבצעים שביצעה המשטרה בשנים 2017 ו-2019, נכשלו. נאספו בהם 15 כלי נשק ו-19 כלי נשק, מספרים אפסיים. פעולות המשטרה לתפיסות אמל״ח שאינו חוקי, באופן כללי אפשר לומר, לא הובילו לבלימת מגמת ההתרחבות בכלי הנשק שנמצאים בחברה הערבית, אלו תובנות שמשטרת ישראל הגיעה אליהן בעצמה, ואני מדבר עד לשנת 2019. הנתונים פה מולכם, וזה בלי להתייחס למאזן, כלומר מה נכנס בשנה מול מה שנאסף בשנה. עדים מאוימים: מאז שנת 2016, לא הגיעו המשרד לבט״פ והרשות להגנת עדים, להסכמה בנוגע להעברת הטיפול בעדי תביעה מאוימים לאחריותה של הרשות להגנת עדים. אני לא נכנס פה לפרטים בהיבטים של דרגות האיום. יש שיח מתמשך בין המשטרה לבין הרשות על ההגנה הזו. נכון לסיום הביקורת, אנחנו עמדנו במצב של מחלוקת בין שני הגופים, שלא נפתרה. אפשר לראות שבשנת 2020, 67% מהעדים המאוימים, הם עדים מאוימים בחברה הערבית. זה נתון שאם מעמידים אותו פעם אחת מול שיעור האזרחים הערבים במדינת ישראל ופעם שניה מול מגמת ירידה במאוימים בחברה היהודית, מגמה חדה שאפשר לראות פה בגרף, אלה נתונים שברור שמחייבים מענה כבד. הברחות דרך גבול ירדן, המעברים מאיו״ש וקו התפר: אני יכול לומר שכבר מעל עשור מדברים על הקמת יחידה מבצעית יהודית לטיפול בהברחות דרך גבול ירדן. אותה יחידה שכונתה יג״י, יחידת גבול ירדן. הפעמים הראשונות שדיברו עליה היו בשנת 2009. צריך לומר שהיא לא הוקמה עד היום עקב מחסור במשאבים. בנקודות מסוימות נאצלה משטרת ישראל להיעזר ב- ׳יחידת אתגר׳, שעוסקת בגנבות כלי רכב. אבל בסופו של דבר לא הוקם כוח מבצעי, ובהיעדר הכוח הזה לא ניתן לתת את המענה השלם,

נעשות פעולות בנושא הזה באופן שוטף. גניבות כלי נשק מצה״ל: בשנים 2018 - 2020, נערכו מאות ביקורות במחנות צה״ל בקשר לגניבות אמל״ח, והיה ברור ממקבץ הביקורות האלו, שישנה בעיה חמורה בצה״ל בנושא של גניבות אמל״ח. בשנתיים האחרונות צה״ל מתחיל בביצוע פעולות בנושא הזה, אני לא יודע אם יש נציג של צה״ל שיוכל לדווח על כך. בעת סיום הביקורת המצב היה לא טוב. גם מצ״ח, שמכירה את הדברים האלה מקרוב, חיוותה עמדה בנושא הזה ודיברה על פער משמעותי שקיים. ייבוא כלי אמל״ח וחיקויי נשק דרך מעברי הגבול הבינלאומיים: אנחנו מדברים על ה- Air soft, נשק דמוי M16, אני לא נכנס עכשיו לכל ההיבטים של ייבוא הנשק הזה ואישורי האחזקה בו. דובר גם על תיקוני חקיקה בנושא. הסיפור הזה מהווה בהחלט פער שמגביר עוד יותר את בעיית השימוש בכלי נשק בחברה הערבית ואפשר לראות גם מצד שמאל, את הנתונים של התפיסות. כתבי אישום: 5% מכתבי האישום מגיעים לקו הסיום. אני כן צריך לומר, בנוגע לזירות, שזירות של רצח בחברה הערבית, הן זירות מורכבות מבחינה מקצועית ומשטרתית. לא ניכנס לכל ההיבטים, אך יש בהן מורכבויות שונות. עדיין, אנחנו כביקורת, סברנו שמשטרת ישראל צריכה פעם אחת, להציב יעדים מאתגרים בנושא הזה, כי האכיפה ביסודה, עומדים גם האכיפה בפשעים החמורים וכתבי אישום והיא צריכה גם להתאים את הכוחות שלה כדי שיוכלו גם להתמודד עם הזירות האלו. הנתונים בסוף הביקורת, ביחס לחקירות המשטרה, מגיעים ל- 15 כתבי אישום.

הנתונים שמופיעים בדוח הם נמוכים משמעותית. נקודה נוספת היא נושא השיטור בחברה הערבית: משטרת ישראל מנסה מזה כמה שנים, להיערך להכשרה מותאמת אוכלוסייה ולהכשרות ייעודיות לתחנות ערביות. הדבר הזה, בעת שסיימנו את הביקורת, לא התקדם. אני יודע שעכשיו יש ניסיונות לעשות התקדמות מסוימת בתחום הזה, אבל תחנת משטרה בחברה הערבית חייבת הכשרה מותאמת. היא חייבת לקבל את הכלים המתאימים, בהרבה היבטים: מודיעיניים, תפקודיים, מבצעיים ואג״מיים, איך לתפקד במציאות הזו. והנושא של הכשרה הוא מאוד משמעותי. אני חושב שאין צורך לחזור על נתונים,

בסוף, גם אם לוקחים את הנתונים של שנת 2022, אפשר לומר שאנחנו לא מצליחים להגיע לאיזו שהיא נקודה ששוברת את המציאות. יש תהליך, ולא צריך לזלזל בו. בשנתיים האחרונות מסתמן שנעשו פעולות לאחר החלטת הממשלה באוקטובר שנת 2021, היה ריכוז מאמץ, אבל צריך להבין שללא גיבוי ממשלתי משאבי רצוף ועקבי, היכולת לעמוד באתגר הזה היא מוגבלת ביותר. זו תובנה שצריך להבין, גם רציפות, גם משאבים וגם קשב. קשב לא יספיק לבד בהקשר הזה וזו היא אמירה שצריך לומר אותה בסיום הדברים וגם עלתה בשני הדוחות. אגב, בסוף הדוח הראשון,

ביקורת המדינה כבר ״הניפה דגל״ שתוכנית החומש דועכת וצריך לשים לב לעניין הזה. כבר בשנת 2018 אמרנו זאת, ובשנת 2020, כשפרסמנו את הדוח השני, למעשה כבר היינו במקום של תוכנית ברמת תפקוד נמוכה. אני חושב שכחברה, אסור לנו שהדבר הזה יחזור על עצמו גם בתוכנית החומש שהיום מונחת על השולחן. עד כאן אדוני. תודה רבה. נמצא כאן השר לשעבר,

אתה תדבר אחרי ה-ממ״מ, אני פשוט רוצה להשלים את הסקירה והדיווח, בבקשה. תודה ליושב הראש.

ראש תחום ביטחון פנים במרכז המחקר והמידע של הכנסת. אציג בקצרה כמה נתונים מתוך מסמך הרבה יותר רחב שעסק בעבירות נשק. המסמך שלנו נכתב בשנת 2021, ובעצם הנתונים בו נכונים ברובם לשנת 2020, אז אנחנו נוכל להוסיף עוד שנה אחת של נתונים מעבר למה שהיה בדוח המבקר. בנוסף יש לנו עוד כמה פילוחים שיכולים לשפוך אור נוסף על הנושא. אני רק אזכיר, שעבירות הירי הן בעצם רק השורה התחתונה, ויש שורה של פעולות שקשורות לנשק ונאסרו בחוק העונשין. קודם כל, בשלב הראשון, על ייצור, מכירה או הברחה של נשק. אלו עברות שנחשבות לחמורות יחסית, כי יש עליהן ענישה חמורה יותר מאשר על עבירות אחרות כמו עבירות ירי, רכישה, החזקה או נשיאה של נשק. יש לנו כאן נתונים על פתיחת תיקים ועל הגשת כתבי אישום מהשנים 2017 - 2020, אפשר לראות שיש הבדלים בין סוגי העברות האלו. אם נסתכל על שני הפאנלים העליונים, שמתייחסים לנשיאה, החזקה, רכישה ועבירות ירי, אנחנו יכולים לראות שיש הגברה באכיפה בארבע השנים המדוברות, כשבעבירות ירי מספר כתבי האישום גדל פי ארבעה. אבל אם אנחנו מסתכלים על העבירות היותר חמורות, שהן ייצור, הברחה ומכירה, אנחנו יכולים לראות שאין בהכרח עלייה דומה,

שנה אחת יש עלייה, אחר כך יש ירידה ואחר כך עוד פעם עלייה. צריך לתת את הדעת שדווקא העברות האלו, הן אלו שמפיצות את הנשק אל ידיים לא מורשות בציבור. אחרי שהראיתי לכם את הנתונים על פתיחת תיקים וכתבי אישום, אני אסייג ואגיד שדווקא הנתון של פתיחת תיקים, יש לו איזו שהיא מגבלה במובן של להעיד על כמה העברות הן נפוצות בשטח או בפועל. מכיוון שפתיחת תיקים זה מדד שבעצם מושפע מהמצב בשטח ומצד שני מושפע מהפעילות המשטרתית. אני רוצה להראות לכם עכשיו מדדים אחרים שאולי יותר מתכתבים עם מה שקורה בשטח.

אנחנו נראה פניות של אזרחים למוקד 100 של המשטרה בגלל עבירות ירי, זה נתון שגם היה כמוהו בדוח המבקר עד שנת 2019, אז קודם כל אראה לכם שבשנת 2020 היו אפילו עוד יותר פניות. דבר נוסף שהוספנו כאן זה פילוח לפי מחוזות המשטרה והקו האדום העולה מייצג את מחוז הצפון, אתם יכולים לראות שמספר הפניות למוקד 100, הוכפל בשנים 2017 - 2019 וגם גדל במידה ניכרת במחוז הדרום החל משנת 2019. יש לנו כאן בעצם מיקוד לפי מחוזות. ואני רק אציין בקשר למדד הזה, שהוא מורכב לפי המצב בשטח ובמידה מסוימת גם מאמון הציבור במשטרה. אזרח שיושב בבית ושומע יריות מחוץ לבית, יכול לבחור האם להתקשר למשטרה

וזה מה שיש לנו בתוך המדד הזה של פניות למוקד 100. אבל בתור ממ״מ, אנחנו לפעמים מחפשים מדד תוצאה שהוא יותר קשיח, וכאן אנחנו מגיעים בשקופית הבאה לנתוני קורבנות.

פי נתוני הקורבנות שקיבלנו ממשטרת ישראל, אתם יכולים לראות שערבים הם לא רק עיקר החשודים כמו שאנחנו יודעים מדוח המבקר, אלא גם עיקר הקורבנות, כמו שאתם יכולים לראות בחלק הימני, וגם שיש עלייה מאסיבית מאוד בין השנים 2017 - 2020 במספר הקורבנות שהם ערבים תושבי ישראל. גם במספר הקורבנות היהודים יש עלייה, אבל המספר הכולל שלהם הוא יותר קטן. חישוב נוסף על הנתונים שעשינו הוא בעצם תכנון ל-1,000 נפש, כי בעצם גודל האוכלוסיות, היהודית והערבית, הוא לא אותו דבר. ואת זה אנחנו רואים מצד שמאל. אנחנו בעצם תכננו ל-1,000 נפש וחילקנו לפי מגזר היישובים ומכאן אפשר לראות, שמספר הקורבנות לכל 1,000 נפש, גדול יותר בישובים בדואים וערבים מאשר ביישובים יהודיים, ישובים מעורבים נמצאים באמצע. בשקופית הבאה אנחנו נוכל לראות, מבט נוסף ואחרון על נתוני הקורבנות של המשטרה, שאגב כוללים גם הרוגים וגם פצועים. זה מתכתב עם תוכניות ממשלתיות שהיו לטיפול בצעירים חסרי מעש. הכוונה היא לצעירים בגילאי 18 - 25, שלא עובדים, לא לומדים וככל שמדובר במגזר הערבי גם לא משרתים בצה״ל. אוכלוסיית ׳חסרי מעש׳, בעצם נמצאת במוקד של כמה תוכניות ממשלתיות ואנחנו יכולים לראות שאוכלוסייה זו גם תופסת חלק בין הקורבנות בצורה לא פרופורציונית. יש הרבה צעירים בגיל הזה, נגיד 206 צעירים על כל 100 אלף נפש, שהיו קורבן לעבירת ירי. מדד תוצאה נוסף אנחנו יכולים לראות בשקופית הבאה. יש לנו כאן נתונים של מערכת הבריאות, של פצועים שהגיעו לחדרי המיון בבתי החולים, חלק מהם גם נפטרו אבל הגיעו כפצועים, וכאשר אנחנו שואלים מי הנפגע,

עיקר הנפגעים, כמעט 90% הם נפגעים ערבים. אם אנחנו מחלקים את זה לפי יישוב המגורים של הנפגע, אז שימו לב,

עד כמה ערים מעורבות נמצאות בפוקוס של המקומות שמהם יש נפגעים. בשקופית האחרונה אני אראה פילוחים נוספים של אותם המדדים. אנחנו יכולים לראות

כחול את היהודים, שמספרים בין הקורבנות לא גדל, בעוד שמספר הקורבנות הערביים גדל במידה משמעותית עם השנים. גם כאן אפשר לראות שעיקר העומס הוא במחוז הצפון.

יש איזו שהיא התייחסות מבין הנפגעים בחברה היהודיות, למספר הנפגעים מעבירות ירי שהוא כתוצאה מעבירות ירי בחברה הערבית? לא, אין לנו כזה פילוח.

גם כאן אנחנו יכולים לראות בצורה מאוד בולטת, שכאשר אנחנו מתכננים את מספר הנפגעים לכל 100 אלף נפש מקבוצת האוכלוסייה הרלוונטית, חלקם של הצעירים בגילאי 18 - 25, הוא גדול במיוחד. זה קשור כנראה למעורבות אפשרית שלהם בחברה העבריינית. המסמך המלא נמצא באתר ה-ממ״מ, אתם מוזמנים לקרוא. יש שם נתונים נוספים רבים שקשורים לנושא הדיון. תודה.

השר לשעבר, עמר בר לב, בבקשה. תודה רבה על ההזמנה לבוא הנה. ראשית אני רוצה להזכיר שגם הנתונים של משרד מבקר המדינה וגם הנתונים של ה-ממ״מ מתייחסים עד לשנת 2020, וקצת לשנת 2021, והם מדברים בעד עצמם. הם מראים שיש עלייה רציפה, לפחות עד שנת 2021, הייתה עלייה רציפה בכל המדדים, שאני לא אחזור עליהם כאן. הסיבה שהייתה עלייה בכל המדדים היא פשוט כי לא הייתה מדיניות שהחליטה להתמודד עם זה. כפי שהזכיר נציג מבקר המדינה הייתה תוכנית חומש, אבל אנחנו מכירים הרבה תוכניות טובות שבסופו של דבר נשארו על הנייר ולא נעשה איתן שום דבר. לכן הדבר הראשון שיש לעשות זה קביעת מדיניות. השר הנוכחי עסק רבות ברעש סביב קביעת מדיניות. באם כן או לא נותנים לו לקבוע מדיניות. כשנכנסתי לתפקיד לא הייתה לי שום בעיה בקביעת מדיניות, ואכן קבעתי מדיניות והיא מופיעה בכתב: ״מדיניות השר לביטחון פנים לשנים 2021 - 2022.״ בנושא משטרת ישראל ויעדי המדיניות המרכזיים של משטרת הישראל, הנושא המרכזי והיעד הראשון הוא צמצום הפשיעה והאלימות ברחוב הערבי ובערים המעורבות,

מאבק בארגוני הפשיעה המאורגנת, מיטוט משפחות פשע, צמצום תופעת סחיטת דמי חסות - ׳פרוטקשן׳, צמצום מספר אירועי רצח, העלאת מסירה ואיתור נשק לא חוקי, שיפור המוכנות והמענה לתרחישי הפרות סדר רב סביבתיות, חיזוק ההרתעה כנגד אלימות ובריונות בכביש, צמצום מספר התאונות הקטלניות והגדרת יעד כמותי להגברת המשילות בנגב. את היעדים האלה הצבתי חודשיים לאחר כניסתי לתפקיד, כשבחודשיים הראשונים עבדנו עליהם. השאלה הראשונה שעולה היא מה קרה עם היעדים האלה? האם ממשנו אותם או לא? והנה אני אתייחס לכל אחת מהשורות. אני מדבר כאן על השוואה בין השנים 2021 - 2022, שאני מזכיר ששנת 2021, בחציה השני, סגן השר סגלוביץ׳, תומר מנכ״ל המשרד ואני, נכנסו לתפקיד.

כבר בחצי השני של שנת 2021 היה שיפור לעומת החצי הראשון שבו היה גם ׳שומר החומות׳. אז הנתונים שאני מציג כאן הם השוואה בין השנים 2021 - 2022, זאת אומרת שיש כאן גם שיפור. לפי מה שאתה אומר אנחנו יכולים להיות הולנד. תן לו לסיים בבקשה. גם לסיים וגם אולי ללמוד משהו. א׳ - בנושא מיטוט משפחות הפשע: קבעתי יעד להכניס לכלא את ראשיהן של שלוש משפחות פשע. לא השגנו שלוש משפחות פשע, אלא שתיים, משפחת חרירי ומשפחת אבו לטיף. אמנם הם נכנסו רק חודש אחרי שסיימתי את התפקיד, אבל זו תוצאה של עבודה מאוד אינטנסיבית שהייתה לאורך השנה. ב׳ - בנושא הפרוטקשן: הייתה עלייה של 23% בהגשת כתבי האישום. ג׳ - בנושא צמצום מספר אירועי הרצח: ירידה ב- 17%, פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד שנים. לא רק בלימה אלא ירידה של 17% במספר הנרצחים בין השנים 2021 - 2022. ד׳ - בנושא העלאה במסירה ובאיתור נשק לא חוקי: עלייה של 80% בתפיסת רובי M16 ועלייה של 40% בתפיסת אקדחים. אלה כלים שנמכרים אחר כך בשוק השחור, אקדח בסדר גודל של 30 אלף שקלים ומעלה ורובי M16 בקירוב ל- 100 אלף שקלים, ומי שקונה אותם לא עושה את זה לשם הגנה עצמית. ה׳ - בנושא של שיפור המוכנות והמענה לתרחישי הפרות סדר רב סביבתיות: אני לא אכנס כאן לעומק, אבל בעצם אנחנו אלה שהקימו את המשמר הלאומי. אני קבעתי שמשמר הגבול הוא המשמר הלאומי וחיזקנו את משמר הגבול בצורה משמעותית. אני לא אכנס כאן לפירוט כי זה באמת הרבה מאוד. ו׳ - בנושא חיזוק ההרתעה כנגד אלימות ובריונות בכבישים: בדרום, בקרב הבדואים, קבעתי יעד שתהיה עלייה של לפחות 15% בדוחות למיניהם - נהיגה ללא רישיון, מהירות מופרזת, רכבים ללא רישיון ובעצם עלינו ב- 100%, לא ב- 15%, אבל לצערי, שמשטרת ישראל אחראית רק על החלק הראשון. אז אתן לכם שניים שלושה מספרים לגבי העבירה שבעיניי היא הכי חמורה שמתבצעת בקרוב בדואים בדרום, והיא נהיגה ללא רישיון. בין שנת 2021 עד אמצע שנת 2022, היו קרוב ל- 300 אירועים כאלה, בהם תפסו בדואים נוהגים ללא רישיון, מתוכם רק 21% הגיעו לפסק דין, ומתוך ה- 21% - 60 קיבלו פסק דין של עד 1,000 שקלים קנס.

אפשר לבוא בעניין הזה בטענות למשטרת ישראל מפה ועד להודעה חדשה, אבל בסופו של דבר, כפי שאנחנו יודעים, כדי ליצור הרתעה צריך גם את מערכת המשפט בהגשת כתבי אישום וכן הלאה. אחרי שנקבעה המדיניות הזאת, שכפי שראיתם ופירטתי, השיגה תוצאות טובות, מיד אחרי זה הייתה החלטת ממשלה 549, שגיבתה את זה, ומיד אחרי זה, בהובלת חבר הכנסת יואב סגלוביץ׳, הרמנו את ׳מסלול בטוח׳. אני בטוח שהוא ידבר על זה אחר כך, אבל בעצם מדובר ברתימת כלל משרדי הממשלה הרלוונטיים למאבק, ומכיוון שזה הוגדר בידי הממשלה הקודמת בתור נושא ראשון במעלה, גם ראש הממשלה נפתלי בנט וגם אחריו יאיר לפיד, אחת לחודש וחצי, נקראנו יואב, תומר, אני והשרים הרלוונטיים, כדי לבדוק איך אנחנו מתקדמים בהתמודדות מול הנושא הזה. מעבר לזה, עשינו מהלכי חקיקה רבים. את חלקם הצלחנו להשלים. למשל ׳עונשי מינימום על החזקת נשק לא חוקי׳. אבל לצערי את חלק גדול מהחוקים הצלחנו להביא רק לקריאה ראשונה,

האופוזיציה דאז, שהיא בעצם הקואליציה של היום, התנגדה להם. למרות שאין כאן שום עניין פוליטי, אלא זה עניין לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל. אם זה נושא ה- ׳Air soft׳ שהזכיר המבקר והעברנו בקריאה ראשונה, אם זה נושא החיפוש, אם זה חוק הפרוטקשן שהעברנו בוועדת שרים, חוק המצלמות ועוד. לסיכום, ראשית נראה שלא ברור איפה מונח בסדרי העדיפויות של הממשלה הנוכחית והשר הנוכחי, נושא ההתמודדות עם הפשיעה ברחוב הערבי. השר דיבר רבות על מדיניות, אבל לא שמענו אם יש איזו שהיא התחייבות לנושא הזה ברמת המדיניות שלו. לא רק זה, המצב הוא הרבה יותר חמור, משום שהפעולות של השר הנוכחי פוגעות ביכולת המשטרה להתמודד עם המשימות העיקריות שלה, בין היתר עם הפשיעה ברחוב הערבי. לפני שלושה שבועות, הוא החליט להרוס בית במזרח ירושלים, לשם כך גויסו מאות שוטרים מרחבי הארץ, למרות שכנראה - - - עמר, עזוב את זה. עד עכשיו דיברת על מה שאתם עשיתם וזה היה נהדר. כמה פעמים היית בלוד במהלך הכהונה שלך? חבר הכנסת, תשאל כשיגיע תורך. אני שואל שאלה, הוא מדבר על איזו שהיא מציאות אוטופית, לכן אני שואל אותך שאלה ומבקש שתסתכל עליי. כמה פעמים היית בלוד במהלך הכהונה שלך? אם תעצור רגע אני גם אענה לך.

עשינו ׳Safe city׳ בלוד בתקופה הזאת, הקמנו עוד תחנת משטרה, הוספנו עוד שוטרים ללוד וכן הלאה. לסיום, המדיניות של השר הנוכחי, שהיא מדיניות בפועל וכנראה לא מדיניות קבועה, פוגעת ביכולת של משטרת ישראל להמשיך ולהתמודד עם האלימות בחברה הערבית וגם עם דברים נוספים. ראינו את אירועי הטרור שקרו בירושלים בתקופה האחרונה, ראינו שמספר הנרצחים בחברה הערבית עלה ב- 90% מהתקופה המקבילה אשתקד, בה היו 13 נרצחים בחודשים ינואר פברואר, והשנה, פברואר עוד לא הסתיים, נקווה שבכך זה יסתיים, אבל היו כבר 25 נרצחים, כמעט כפול. הדברים האלה לא מקריים. הנושא הזה הוא לא חלק ממדיניות מוצהרת של השר ושל המשטרה. ברגע שהשר מקדיש את עיסוקיו לנושאים אחרים, פוגע בשדרת הפיקוד של המשטרה, פוגע בניצבים ומתעמת עם המפכ״ל, אז את התוצאה אנחנו רואים ברחובות, והיא היעדר ביטחון ברחובות ישראל. יש לי דיון מיוחד בנושא הזה, תשתדלו להישאר בתוך המסגרת של משבצות האקסל. תודה רבה לשר לשעבר. כדי שיהיה קצת סדר והיגיון, אני רוצה לתת את רשות הדיבור לסגן השר ומנכ״ל המשרד לשעבר. בבקשה, תומר. בוקר טוב לכולם, אדוני יושב ראש הוועדה וחברי הכנסת. אני לא רוצה לחזור על הדברים שנסקרו פה, אלא רק רוצה להעביר מסר אחד שבעיניי הוא מאוד מרכזי וחשוב. ״התוכנית למאבק באלימות ובפשיעה

לא צריך להמציא גלגלים חדשים, מודלים חדשים או החלטות ממשלה חדשות. התוכנית הזאת היא מקיפה, מכילה עשרות פעולות שחלקן נסקרו כאן, מ-׳מסלול בטוח׳, שיטור עירוני, Safe city, תוספות שוטרים, טכנולוגיה, נושאים קהילתיים, עבודה עם החברה האזרחית ועוד ועוד. מדובר בעשרות פעולות שכולן יצאו לדרך במהלך שנת 2022, אני חושב שהאתגר הגדול הוא בהמשך המימוש שלהן. יש הרבה פעמים נטייה כשהמצב מחמיר, לנסות ולחפש את ״השפן החדש שצריך לשלוף מהכובע.״ איזה עוד עבודת מטה צריך לעשות? לא צריכה להיעשות פה שום עבודת מטה נוספת. צריך להעביר את החוקים שעדיין לא עברו, לסיים את צדדי החלטה 549 שטרם הושלמו, להקים את השיטור העירוני במקומות שעדיין לא הושלמו, אני מזכיר שיש 9 כאלה ברשימה, לסיים את העבודה על ׳Safe city׳,

בלוד ובמקומות נוספים, ועוד. אם יש לקח שלמדנו, או מסקנות שאפשר להסיק אחרי שנה וחצי מאוד אינטנסיבית בהובלה ובדחיפה מאוד משמעותית של סגן השר והשר - זה שאני חושב שהמודל שנבנה הוא באמת מאוד מוצלח. גם אנחנו לא שיערנו שנראה שיעור כזה של ירידה בקורבנות בתוך שנה אחת, מתוך הבנה שמאבק באלימות ובפשיעה, שהוא אירוע כל כך עמוק ושורשי, לוקח שנים רבות לפרק אותו, בוודאי כשמדובר בארגוני פשיעה ובדברים מסוג זה. אז אם אני צריך לסכם שורות תחתונות שיוכלו אולי גם לשמש את הקדנציה הזאת או את הוועדה הזאת, אז: א׳ - יש תוכנית מוכנה שהיא טובה ומלאת ווקטורים, שצריך להמשיך ליישם אותה. ב׳ - מדיניות עובדת כשיש אמירה ברורה מצד כולם - של השר, של הקבינט, של הממשלה ושל ראש הממשלה בנושא הזה, אז אפשר להגיע להישגים ולהצליח. ג׳ - נושא העבודה עם הציבור בחברה הערבית: עם מנהיגי הציבור ועם ראשי הרשויות. זה נושא שהשקענו בו רבות, וזה דבר לא פשוט, צריך לומר, במיוחד בנושא שהוא טעון כל כך ומצולק לאורך שנים, אבל צריך להמשיך ולהשקיע בו ככל האפשר. אני חושב שאם המסקנות האלו ימשיכו ויתחברו באיזו שהיא דרך, אז יש סיכוי להחזיר את התוכנית הזאת למסלול בו היא הייתה, שכפי שנראה עכשיו, הוא כבר לא נמצא במקום בו היה. אנחנו רואים את הזינוק הגבוה בקורבנות בחודשיים האחרונים, אז הדבר המקצועי שיש לי להגיד כאן, זה לקרוא לכל מי שנמצא גם בממשלה וגם בכנסת, לחזור ולעבוד בכל הכוח על התוכנית הזאת, כי היא טובה ומוצלחת. תודה רבה. תודה רבה.

לפני הכול, הנושא הזה של מאבק בפשיעה הוא לא נושא פוליטי, צריך לנקות את הפוליטיקה מהנושא הזה, וככל שנעשה את זה יותר מהר, האפשרות להתמודד עם זה תהיה טובה יותר. בנוסף, לא מדובר רק בתפיסה של גנבים ופושעים.

בממשלה הקודמת היו שתי תוכניות שלפחות על פי הכתוב אני מבין שהן ימשיכו. האחת 550, שדנה בסוגיות אזרחיות יותר וחייבים להמשיך אותה כי בסוף היא עוסקת בלתפוס אנשים. זה מופיע גם בדוחות מבקר קודמים וגם בדוח הנוכחי. התוכנית השנייה היא תוכנית סדורה של ממשלה, בהובלת המשרד לביטחון פנים, שהוא הנושא באחריות, אבל לא רק. זו תוכנית לממשלה כולה, ואני אתן את הזום דווקא על שותפות עם גורמי החוץ. אני פחות אתייחס ליעדים, על אף שלמשטרה היו הישגים מאוד גבוהים בעניין הזה. אלא על איך לחבר את כולם למטרה אחת. איך לחבר את משרד הפנים ואת משרד האוצר, כדי לטפל בבעיות שהן תופעות עומק, משוק שחור ועד חשבונות פיקטיביים.

אני חושב שהכול כבר כתוב. ביוני שנת 2020, היה צוות מנכ״לים שמינה בנימין נתניהו על מנת לייצר תוכנית ופשוט לא עשו איתה כלום. אם רוצים להמשיך ביישום של התוכנית הזאת, ואני מקווה מאוד שהממשלה הזאת תמשיך, אז צריכים להבין שמדובר

לא מדובר רק בוויכוח בעניין של תוספת שוטרים או תוספת מג״ב, אלא בעניין של יצירת קשר והשקעה של זמן. יצירת קשר גם בחברה היהודית אבל בעיקר בחברה הערבית. בראש ובראשונה עם ״הלקוחות המרכזיים״, ובכך אני מתייחס לחברי הכנסת פה, לכל ראשי הרשויות ולחברה האזרחית. כי המצב הוא שמתחילים בנקודה של רמת אמון מאוד נמוכה כלפי מערכת המשפט וכלפי מערכות האכיפה בכלל. לכן חייבים לשים על זה ׳זום׳. אני מבין שכנראה לממשלה הזאת האתגר הזה הוא גדול יותר, ואני אומר את זה פה גם לך אדוני היושב ראש וגם לחברי הכנסת, צריכים לראות שאכן עושים את זה. שמי שמבצע את התפקיד היום מבצע את הדבר הזה. אמנם היום אני כבר לא בתפקיד ביצועי, אבל ממשיך להיות בקשר בנושא הזה, והמצב הוא שלא מדברים עם אף אחד בחברה הערבית, פשוט לא מדברים וזה חלק אינהרנטי בתוכנית. אתה לחלוטין צודק חבר הכנסת סגלוביץ׳, רק נדייק, שכניסת הרשויות המעורבות לתוכנית החומש בוצעה רק עכשיו, באיחור רב, וזה אף מחזק את כל מה שאתה אומר. כי אם היה קורה במגזר היהודי את מה שקורה במגזר הערבי, כולם היו תולשים שערות, צורחים ובוכים, אבל בגלל שמדובר בערבים אז המדינה מייחסת לזה פחות חשיבות, זאת האמת. בסדר, אבל לא באתי לשים אצבע בעין לאף אחד עכשיו. אני נותן תמונת מצב, שכרגע, מאז קום הממשלה הזאת, לא מתקיים שום שיח מול ה- ״לקוחות המרכזיים״. לא בצפון, לא בדרום ולא במרכז. לא עם עמותות ולא עם ראשי רשויות. מאיפה אתה יודע את הדברים האלה? סתם, יש לי ידע. אז תגיד לי, אתה מחויב לי בידע. תגיד לי, על סמך מה אתה יודע שאין שום הידברות? טלי, אני התעייפתי ממך בוועדת חוקה. אז תתאמץ. באתי לעייף. לא, את באת לבלבל את המוח ולטרלל. אני באתי להביא את העובדות. אני תכף אקבל את זכות הדיבור מהיו״ר. אך אשמח אם תוכל רק להגיד לי מאיפה אתה יודע שאין שיח ואין דיבור? סתם להצהיר הצהרות. יגידו לי כאן ממשטרת ישראל, שעליהם אני סומכת יותר מעליך, האם זה נכון שאין דיבור ואין שיח? טלי, תודה רבה. אני יכול להגיד לך מידע אישי שיש לו קצת קשרים מהטיפול בשנתיים האחרונות. וואו, ״לא ידעתי״. לטוב ולרע. אבל הוא אומר שהממשלה שלנו לא דיברה. טלי חכי, אני מנסה שלא לעשות את הדיון הזה פוליטי. אבל הוא אומר משהו לא נכון. אדוני היושב ראש, בוא נודה באמת, הוא לא מפסיק להיות פוליטי. רגע, חברים. ברגע שזה הפך פוליטי אני עצרתי. אני רוצה לשמוע נתונים ולמצוא פתרונות. יש פגיעה בחברה הישראלית, זה לא חשוב במי, ולא מעניינת אותי פוליטיקה כאן. טוב, אז אני חוזר למה שאמרתי, אין שיח כרגע בין דרג מדיני מיניסטריאלי לבין החברה הערבית, נקודה. מי שאומר שיש, שיוכיח. כי אני ממשיך להיות בקשר עם כולם כל הזמן. עם מי היית בקשר? עם ראשי רשויות בחברה הערבית. חברים, יש לי ניסיון של ניהול מליאה, אני לא אתן לכם להפוך את הדיון הזה לבלגן, אני פשוט אוציא אתכם. תודה. תאמינו לי שאני משתדל מאוד לא להגיד מה באמת אני חושב על חלק מהדמויות שמנהלות את האירוע הזה. אז אל תיקחו אותי בלשון. אני לא מדבר עכשיו על ״שר הטיק טוק״, אני מדבר עכשיו על בעיה אמיתית של פגיעה. אתה לא תדבר על ״שר הטיק טוק״ ולא תקרא לו ככה.

רק היו״ר מנהל אותי,

את סתם ׳Fake׳. זה בסדר תקרא לי איך שבא לך, אין לי כוונה להיעלם לשום מקום. אני יודעת שקשה לך שאני רואה לך ורואה אותך. חברת הכנסת גוטליב, תודה. יואב להמשיך בבקשה. לעצם העניין, יש תוכניות מסודרות שצריך להחיל עליהן דין רציפות, גם ברמה המשפטית אבל לא רק. אני אתן דוגמה ואני חושב שחשוב לראות אותה: הוגשו הצעות חוק פרטיות בנושא החמרת ענישה, שטות ואיוולת, משום שיש החלטות ממשלתיות שצריך להחיל עליהן דין רציפות, משמעותו של ׳דין רציפות׳ היא שהממשלה מחליטה, מביאים את ההחלטה והיא עוברת. האופוזיציה, שאני חלק ממנה, תצביע בעד. אפשר תוך שבועיים לעשות את זה. ואני אומר לך שכל הנושאים שתחת ׳דין רציפות׳, לא מדברים על עונשי מינימום.

וכל החוקים המשילותיים, שאני הוא זה שמקדם אותם, נוגעים בעונשי מינימום. אני לא נגד מה שאתה מקדם, אני אומר לך מה יש על השולחן. תהיו איתי, תקשיבו לי שנייה. וגם לגלגל את הכול על המשטרה. הרי הדברים מגיעים לבתי המשפט, ועד שכבר זוכים להגיש כתבי אישום, אז בתי המשפט עומדים בדרך. רביבו, אבל זה לא קשור לחוקים. יש עכשיו את תזכיר ׳חוק

שעושה היפוך נטל בכל הנושא שיכול לעזור מאוד ולסייע בנושא סחיטת דמי חסות. מה שצריך לעשות זה להביא אותו לוועדת שרים לענייני חקיקה ולהעביר אותו, הרי יהיה לכם רוב. אתם עושים היפוך, דבר שעבדו עליו שנה שלמה במשרד לביטחון פנים. תביאו את ׳חוק ה- Air soft׳, שעבר כבר קריאה ראשונה, לקריאה שנייה ושלישית, אנחנו נצביע בעד. תביאו את זה היום יש כלים מוסבים גם בפשיעה הלאומנית וגם בפשיעה האחרת. הדברים ידועים. שום דבר הוא לא סוד. הכול נמצא. אני מעדיפה לחזק את משטרת ישראל ולא חברות חוץ. לתת להם עוד כוח אדם, עוד כלים,

עוד מצלמות. טלי, חסרים במשטרת ישראל כ- 4,000 שוטרים.

באישור התקציב, קיבלנו עוד 6,000 שוטרים למשטרת ישראל.

יש 4,000 שוטרים בחוסר, זה שקיבלת עוד 5,000, עושה 9,000 שוטרים בחוסר. להיפך, יהיה לי כיסוי של החסר של ה- 4,000 ועוד 2,000 שוטרים נוספים. זה באישור התקציב לשנת 2023 - 2024. חוקים קיימים,

לא צריך לעבוד עליהם, הם לא פוליטיים אלא ממשלתיים, נתתי שניים מתוך ארבעה. אותו הדבר גם לגבי חלקי נשק מהותיים. אותם חלקים של נשק, שנושאיהם נתפסים, ונכון להיום אי אפשר להגיש עליהם כתבי אישום, גם הם עברו קריאה ראשונה, צריך להעביר אותם קריאה שנייה ושלישית. נתתי רק שלושה דברים, חוק ההסדרים,

אני מקווה שייכנס. אבל השימוש בנשק הוא ללא עונשי מינימום.

תנו לי להשלים את דבריי. אני אשב איתך בנפרד אם תרצה. אני אומר לכם שיש חבילה, אתם סתם מתווכחים. אני מנסה עכשיו כאילו שאני מאירוע אחר, לא מאירועי ועדת חוקה,

תקשיבו רגע. בנושא של שוק שחור, יש דברים מוכנים, אני מקווה שהם נכנסו, בפעם הקודמת הם היו בחוק ההסדרים, נכון לרגע זה לא ראיתי את חוק ההסדרים הנוכחי, אבל אני מקווה מאוד שזה נמצא שם.

אני אצטרך מכולכם תמיכה בנושא של חשבונות פיקטיביים והיפוך הנטל, כתוב שזה נמצא. וצריך לוודא שזה עבור, כי תהיה התנגדות בכנסת לחלק מהדברים,

בעד העניין הזה ולאפשר לכולם לרוץ עם זה. נתתי לך דוגמאות רק בתחום המשפטי, שרק עליו דיברתי, והוא נכון לכל אחד מהתחומים האלה. ומה שאני מציע, גם למבקר המדינה, אני חושב שזה יהיה נכון להיכנס לאיזה שהוא דוח מהיר של ביקורת על מה היה ומה שצריך לעשות, על מנת שיהיה משהו פרו אקטיבי לכולנו, לטובת העניין עצמו. מעבר לסיפור. כי בסוף אנשים משלמים בחייהם על הדבר הזה.

אי אפשר להגיד מה היא הסיבה, או מה הגורם. דבר אחד בטוח והוא שצריך פה התגייסות להילחם בדבר הזה, בהובלת המשרד לביטחון פנים, שאני מקווה שיש לו את השכל והיכולת כדי להילחם בדבר הזה, אבל זה לא רק הוא,

משרד הפנים, משרד האוצר ורשות המיסים. וצריך לנהל את האירוע הזה בלי כל הפראזות הגדולות. האירוע הזה קיים, אם ירצו לשפר אותו אז תמיד אפשר,

לזכור שום דבר לא קורה צ׳יק צ׳ק, גם כסף שנכנס מחר או מוחרתיים לא מביא מיד דברים, לכן צריך לפעול עם הליכי עבודה מסודרים. אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, אי אפשר לעשות את זה בלי מנהיגי הציבור בחברה הערבית, בלי מנהיגי הציבור בכנסת ובחברה האזרחית,

צפון, מרכז ודרום, להירתם למשימה הזאת.

גם מהאופוזיציה, נמשיך ונהיה שותפים לעניין הזה, רק אל תצעקו עליי כל כך חזק, כי לפעמים זה מלחיץ אותי. תודה רבה. יש לי בקשה מחברי הכנסת, זה נושא כל כך חשוב. מדובר בביטחון החברה במדינה ישראל,

יהודים וערבים, בואו נשתדל שלא להפוך את זה לעניין פוליטי. מדובר בחברה בישראל. תודה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. תודה רבה מכובדי היושב ראש. ביומיים האחרונים, שלושה בני אדם תושבי בענה נורו ונרצחו. מוחמד כאמל חסרמה, בן 60, כאמיל מוחמד איברהים, בן 60, והבוקר, אחמד ג׳יהאד טיטי, בן 40. הם חלק מהקורבנות של סכסוך מתמשך בכפר בענה, השר סגלוביץ׳ מכיר אותו מקרוב. מדובר בסכסוך מוכר,

שגבה מחיר - - - ארבעים איש עד היום. קורבן אחר קורבן, אגב היו באמצע ניסיונות לשים קץ לסכסוך הזה, גם של המשטרה וגם פנים קהילתיים, מדובר במחיר כבד מנשוא, ובכל זאת יש נשק שמשתולל. לא יודע אם ראיתם איך התבצע החיסול הבוקר, ואבקש גם את תגובת המשטרה בעניין הזה, יש סרטון שהחיסול מתרחש כאשר בכביש יש ניידת משטרה, ובסרטון רואים שהיא לא מתערבת. השאלה אם הסרטון שלם, קטוע, אם היא כן התערבה - לכן חשוב שהמשטרה תסביר את זה.

נקודות נוספות הן נושאי דמי חסות - ׳פרוטקשן׳, שוק שחור, סחר בנשק. יש רואה שיש כאן נציג של משרד הביטחון ונציג של צה״ל, אחד ממקורות הברחת הנשק הם בסיסי הצבא. כבר יותר מ-15 שנה אנחנו זועקים על מנת שייעצרו את קו ההברחה הזה בין בסיסי הצבא לישובים הערביים. מדינת ישראל, שיש לה יכולת לפגוע במשאית נשק בסודן, לא מצליחה לאתר רכב מסוג SKODA או TOYOTA שיש בו עשרה או עשרים כלי נשק ונכנס לישוב ערבי? זה לא מתיישב. אני עקבתי אחרי פעילותו של סגלוביץ׳ בכנסת, נפגשנו אתו מספר רב של פעמים גם כשהיינו באופוזיציה. והוא שם את הרגל בדרך הנכונה, נכון שלא היה שינוי דרסטי אבל זה הלך לכיוון חיובי. אפשר היה לראות שמדובר באדם שכל כולו שקוע בנושא הזה. כך התייחסו אליו גם ראשי הרשויות וגם חברי הכנסת הערביים. היום אני לא כתובת, כפי שהיווה סגלוביץ׳. לכן עם קשר או בלי, יש עלייה במספר הנרצחים בחודשים האחרונים. נקודה נוספת היא נושא הכנופיות, הפשע המאורגן. יש אלימות שהיא חברתית והיא באחריות החברה, למשל - תלמיד שמרביץ לחברו בבית הספר, או שני שכנים שרבים על שייכות קרקע. כאן מדובר במחויבות חברתית והאחריות למנוע את זה או לפתור את זה היא של כולנו כחברה. רק אתמול הייתי בישוב איכסאל, ב-סולחה בין שתי משפחות. ואני מקווה שזה שם קץ לסיפור הזה ושזה לא יתפתח. אולי ה-סולחה זה פתרון שהוא רע לעתיד הרחוק? לא, יש סולחות רבות. אגב מי שפגע, הרג ורצח נמצא בכלא. ולעיתים רבות המשטרה נמצאת בתמונה. אני זוכר שקיימתי סולחות בבית שלי, שלוש או ארבע פעמים,

והן מחזיקות מעמד. מי שביצע רצח נמצא בכלא. עכשיו, הסוג השני של אלימות זה הפשע

והאחריות למיגור ארגוני הפשיעה מוטלת על המדינה, אזרח לא יכול לטפל בפשע מאורגן. לאזרח אין את היכולת לעמוד מול זה ויש פחד שהוא מובן וטבעי. משטרת ישראל היא גוף חזק, אני יודע זאת כי כשהיא רוצה היא יכולה, וראינו לכך הוכחות: היא מיגרה את הפשיעה בנתניה, בבת ים, באשדוד, בנהריה. רצית להגיד בלוד אבל זה עדיין לא קורה.

ולכן, אני יודע שיש לה את היכולות. אנחנו רוצים שהיכולות האלה, גם ברמה הטכנולוגית, והשר בר לב הצביע על היכולות האלה, ואף פעל יחד עם סגלוביץ׳. אבל יש רושם שהיחס בטיפול בין האזרח הערבי לאזרח היהודי הוא שונה ומפלה, גם בטיפול באזרח ערבי חי וגם בטיפול ברצח של אזרח ערבי. כבר אמרו קצינים בכירים בדימוס, שמדובר בחצר האחורית, שהם הורגים אחד את השני. בניגוד לחבר הכנסת רביבו, אני לא רוצה להגיד שבסכסוך הזה עלולים להיהרג גם יהודים, נהרגים בני אדם. לא חשוב לי אם יהודים או ערבים. צריך להפעיל את אותן אפשרויות ויכולות כדי לנסות - - - חבר הכנסת טיבי, זה לא מה שאמרתי. זה נכון, הוא חיזק אותך. הוא חיזק ואמר בני אדם. ואני אומר שלצערי הממסד לאורך השנים משלים עם המציאות שאם נהרגים בני המגזר הערבי, אפשר לחיות עם זה ולעבור על זה לסדר היום, כי אם שבעה יהודים היו מחוסלים ברמת השרון, המדינה הייתה עומדת מלכת. זה קרה בעיר אחת, בשמונה ימים, בלוד. ואני מבקש לחלוק על דבריך רק בדבר אחד, לא שמעתי ממך, ולא מאף אחד אחר, את הצורך של מעורבות השב״כ בהתאמת החוק, כדי שהוא באמת יוכל להתערב בפשיעה הזו. כי ככל הנראה, ״השמיכה קצרה״, מטרות - - - תודה חבר הכנסת רביבו, התור שלך יגיע, אבל אני אתייחס גם לנקודה הזאת. אני מסכים שלוד היא מקרה מיוחד. בו יש מספר רב של מקרי רצח, ירי ופצועים. אגב לא הזכרנו את עניין הפצועים, אבל יש אנשים מספר פצועים גדול בהרבה ממספר הנרצחים, שמשאיר אנשים נכים וסובלים. לגבי השב״כ, בכירים במשטרה אמרו בכמה ראיונות, שחלק מראשי ארגוני הפשיעה, זוכים לחסינות מאנשי השב״כ. כך שתרומת השב״כ פה יכולה להיות בהסרת החסינות מאנשי הפשיעה האלה, כדי שהמשטרה תוכל לטפל בהם ולהעמיד אותם לדין, כפי שהיא מטפלת באדם ללא חסינות. תודה רבה חבר הכנסת טיבי. חברת הכנסת גוטליב, בבקשה. אני קודם כל רוצה לומר פה תודה למשטרת ישראל. דווקא בגלל שהייתי פליליסטית במשך 22 שנה, אני יודעת עד כמה קשה לפענח תיקים, עד כמה קשה לחקור ועד כמה מקשים עליכם עם כל הנסיבות מסביב, אם זה הסנגורים, כשאנחנו באמת לפעמים מעצימים ושמים זרקור על כל מה שאנחנו יודעים לשים עליו את הזרקור ואם זה בבתי המשפט עצמם. אז כשלעצמי, לו דעתי נשמעת אדוני היו״ר, וגם אתה יודע את זה משום שאתה מכיר את המשטרה, אני בעד לחזק את משטרת ישראל. כמובן שאני בעד שמירה על זכויות. ואני לא מקלה עליכם בחקיקה שאני אחוקק בתוך העניין הזה, אבל אני רוצה לחזק את משטרת ישראל. אני אומר את הדבר הבא: עם כל הכבוד, כשאנחנו דנים בנושא הפשיעה בחברה הערבית,

והיא לא דומה לפשיעה בחברה היהודית, כי היא נשענת בעיניי, קודם כל על פערי מנטליות ועל חוסר כבוד אמיתי למדינה ולרשויותיה השונות. כידוע, אני לא פוליטיקאית רגילה, ואני אומרת פה דברים שהם לא פוליטקלי קורקט, אבל הדברים הם מכוחם.

יש חוסר כבוד בלתי נתפס לפעמים, בקבוצות בחברה הערבית, למשטרה כמשטרה, לרשויות אכיפת החוק ולמדינה בכלל, בתוך המקום הזה, מישהו קרא לזה - ״ציר הברחה מצה״ל״, לא מדובר בציר הברחה,

גנבה.

לגנוב נשק מצה״ל ואז לשאול ״איפה הרכב?״ זה בחלומות באספמיה. כי כשגונבים נשק מהצבא, לא עושים את זה ברכב עם מספר. המשטרה מפעילה עוקבים ותופסת כל מה שביכולתה ועושה עבודה מצוינת. אבל כדי שמשטרת ישראל תדע לעבוד, בואו לא נשכח את העבודות הבאות. כשאתם מדברים לדוגמה על ארגון פשע. כדי לפענח כל מה שקשור לארגון פשע, או למגר את זה, מה שכמעט בלתי אפשרי, אתם צריכים קודם כל אנשים שמשתפים פעולה עם משטרת ישראל. כדי לקבל שיתוף פעולה, משטרת ישראל צריכה להחזיק מידע על אדם ולתפוס אותו. זה דבר מאוד לא פשוט לביצוע בתוך החברה הערבית, כי החברה הערבית לא משתפת את משטרת ישראל במיידעים שעוזרים לפענח תיקים, בואו נשים את זה על השולחן. התלוננו כאן על שבעה מקרי רצח.

זה נורא באחד וזה נורא באותה מידה בשבע, חיי אדם הם חיי אדם. אז בואו נזכיר את הדבר הבא: אי אפשר לפענח פשיעה בלי שיתוף פעולה, בלי הפעלת מודיעין מאוד רציני. ואם לא משתפים איתנו פעולה ולא מספרים לנו כלום, אז אי אפשר בחלל הריק לפענח רצח. ואני אומרת שוב, צריך לשים מצלמות ׳האח הגדול׳, בכל הערים הבעייתיות, שזה אומר, לא מצלמות שמותקנות ואז חברים בחברה הערבית מפרקים אותן, אלא מצלמות מרושתות בכל הערים והכפרים הבעייתיים, בכל מקום, תוך שכולם יודעים שבכל מקום יש מצלמות ובכל מקום בו תהיה פגיעה במצלמה, שוב להתקין מצלמה. כי רק ככה תצליחו להגיע למפגשים, ל-"היילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו״. רק ככה תצליחו להגיע לאנשים האלה. אל תבנו בשום צורה שהיא על שיטות חקירה רגילות. כי כרגיל, כשאדם מרביץ לאדם, בדרך כלל יהיה מי מהם שיגיע ויספר במשטרה - ״הוא הרביץ לי״, ובקבוצה הערבית, אני לא קוראת לזה חוסר אמון, זה פשוט יושב על אלמנטים הרבה יותר עמוקים של פערי חינוך. מצטערת לומר את זה, זה לא אותו הדבר ואם זה לא אותו הדבר, אז אני צריכה להפעיל כללי חקירה אחרים לשם איסוף מידע מודיעיני, או מידע שאני רואה,

מצלמות בכל מקום. האזנות, בהאזנות נפח, בהיתרים, שאני לא אומר אותם פה כי זה הכול בישיבות חסויות, אתם מבינים. את מתכוונת לתוכנית ׳עיר בטוחה׳, אותה התחילו ולא סיימו. אני רק מדייק אותך. אני לא מדברת על זה, כי יש דברים שהם תחת חיסיון אז אני לא יכולה להגיד אותם. אני מדברת איתך על סוגים של האזנות שאפשר לעשות ולו כדי לפענח פשיעה. דרך אגב כדי לעשות את הדבר הזה צריך לחוקק חוקים, ובאמצעותו אפשר להרחיב סמכויות כדי לאסוף מידע מדויק בזמן אמת,

לא תצליחו. הדבר הזה חוצה מפה פוליטית בעיניי, לא שמאל ולא ימין,

צריך לקרוא לבעיה הזאת בשמה. העבריינות בחברה הערבית היא בעייתית. היא דורשת שינוי בחינוך. ובאופן עקרוני לדייק את חובתם ומסירותם לרשות אכיפת החוק, למשטרה ובכלל למדינה כמדינה, בלי לזלזל בה כל הזמן. אחרת מה זה משנה אם אני גונב נשק מצה״ל? כי מה זה צה״ל? זו עזות מצח שהיא בלתי נתפשת, ואלה מקרים על מקרים על מקרים. אנחנו כאן, כי חובתנו לעמוד מול הציבור ולבדוק שדברים אכן מתרחשים ונעשים. אנחנו יכולים בממשלה כממשלה, לאשר בתקציב תוספת שוטרים כפי שעשה בן גביר, תוספת של 6,000 שוטרים, לו יהי כן. אבל פה בעיניי כדי להילחם בזה, אתם צריכים להבין, בעיניי זה קודם כל לקוח. הוא קרא לי ׳Fake׳, אז אפרופו ׳Fake׳, קבלו את ה- ׳Fake׳ המציאותי לגמרי. אני מאמינה בעמדת כוח של המדינה כמדינה. המדינה צריכה לשלוח שוטרים חזקים עם סמכויות אל מול החברה הערבית, ולומר לה מבלי להתבייש, שאם לא ישתפו איתנו פעולה, אז שלא תהיה צפייה מאיתנו לשמור על ביטחונם,

האמת.

להפעיל מנגנונים, שאני לא צריכה לומר אותם פה, כי אני לא יודעת אם זה מוקלט או משודר, אבל אתם יודעים בדיוק על מה אני מדברת, להפעיל אותם בצווים מתאימים, כדי שאפשר יהיה לאתר את מוקדי הסכסוכים. אפרופו ארגוני פשיעה כאלה ואחרים. משטרת ישראל יכולה לעזור למי שרוצה לקבל ממנה סיוע. זה הכול. יש לי רק בקשה אלייך, גם לרביבו אגב, תיקחו את החוקים, שחלקם מצוינים ו - - - חלקם, אבל חלקם גם לא מתכתבים עם השיטה שצריך לחזק את השיטור כשיטור.

תנסו לעשות דין רציפות, הם עברו בקריאה ראשונה. דבר שני, בהיותי קצין צעיר, רישַתּי את כל סמטאות העיר העתיקה ב-360 מצלמות, אני מזמין אותך ואת רביבו להתרשם, אדאג לתאם לכם את הביקור במרכז הבקרה והפיקוח. אני מכירה, לכן צריך את זה בכל הערים הבעייתיות. האירועים ירדו לכלום, וגם אם קרה אירוע, לקח זמן קצר מאוד כדי ללכוד את המבצע. זאת הדרך, אין דרך אחרת. לכו תתרשמו. אני רק מסב את תשומת ליבו של אדוני היושב ראש שכבר הוחלט על תוכנית ׳עיר בטוחה׳. זה גרוש ורבע, אתה יודע מה זה להתקין מצלמה? עניין של גרושים, ברצינות. חברים זה חלק מתוכנית רחבה שהתחילו ליישם ועצרו אותה. לכו ל- ״מבט 2,000״ ותתרשמו. בדיוק, אלמנט הרתעה. תודה רבה לך אדוני היו״ר.

אני מבקש מחבר הכנסת ואליד אלהואשלה וחבר הכנסת אליהו רביבו, ראש העיר לוד איתנו על הקו ויש לו זמן קצר מאוד, אז אנחנו ניתן לו את רשות הדיבור ואתם מיד אחריו. אדוני ראש העיר, בבקשה. שלום לכם, אני פשוט אחרי לילה של אירועים חמורים מאוד, כאן בעיר לוד, לכן לא יכולתי להגיע, אני שומר לעצמי את הזכות להגיע מחר, לדיון בנושא הנשק, שמאוד חשוב לי לקדם. אני רוצה להתחיל מהשורה התחתונה, אנחנו מאוד קרובים למצב של ׳שומר חומות 2׳ בעיר לוד. העיר יושבת על חבית נפץ וכל גפרור קטן, כמו האירוע שקרה אתמול בחאוורה, עלול להצית פה את העיר. אנחנו אחרי שבעה נרצחים בשבועיים וחצי בעיר לוד, חמישה מהחברה הערבית ושתי נשים יהודיות שנרצחו מה שנקרא ׳בתוך המשפחה׳, אלה מקרים מצערים. אבל אני רוצה להתעסק בנושא שלנו, שהוא הפשיעה בחברה הערבית. הסטטיסטיקה של חודשים ינואר ופברואר, הולכת ללמד אותנו ששנת 2023, תהיה השנה הקשה והמרה ביותר של מקרי רצח בחברה הערבית. אם בשנים הקודמות הגענו ל-100 - 120 נרצחים בחברה הערבית, אז אני חושב שהשנה אנחנו נעבור כבר את ה-150 - 180 נרצחים. אני באמת לא מבין איך המדינה לא עומדת מלכת על דבר כזה. צר לי, ושמעתי את מה שאמרו אחי וחבר הכנסת טיבי, בגלל שמדובר בתפיסה ולפיה ערבי שהורג ערבי זה לא עניין שלנו. זה מצער אותי מאוד. אזרח הוא אזרח שלנו. ולא יכול להיות שבגלל שמדובר בסכסוכים פנים חברתיים, אז זה לא מעניין אותנו כמדינה. אי רוצה להגיד למדינה ולכולם, המצה הזה עומד לזלוג לכל יישובי הארץ. הפשיעה הערבית כבר לא מסתפקת בישובים הערביים ובערים המעורבות, הפרושים הערבים שיש להם כסף, בסדר גודל של מיליארדי שקלים, הולכים לקנות דירות במגדלי היוקרה בתל אביב, בשוהם ובמודיעין. ואני מאוד אשמח שזה יקרה. כי כנראה, רק כאשר זה יקרה שם, ורק כשהפשיעה תגיע לשם, יטפלו בזה ברצינות יתר. אני יודע את זה כי עובדה שכאשר הפשיעה היהודית הייתה בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, אז לא התייחסו אליה. אבל כאשר היא הלכה וקנתה דירות במגדלי YOU בתל אביב, אז מיד עשו את מבצע 512. כי במגדלים האלה גרים מעצבי דעת הקהל בחברה, ולא בחצר האחורית. אני אומר לכם שוב, אני לוקח שנתיים אחורה - - - 512 היו עדי מדינה, אדוני היו״ר,

בלי עדי מדינה אי אפשר לפענח תיקים כאלה, אדוני יודע את זה. היו שם שלושה עדי מדינה. בוא תגייס לי עכשיו עד מדינה אחד מהחברה הערבית ואני הולכת לפרקליט המדינה ומגייסת לך ראיית סיוע, אי אפשר. בלי עדי מדינה אתם לא פותרים תיקים כאלה. אדוני ראש העיר, בכבוד כמובן. ותודה שהפקדת לנו את אחיך כאן בכנסת. אני חייב להגיד לכם, יש לי דה ז׳ה וו. במרץ שנת 2021, דיברתי בכנסת וזעקתי ואמרתי שהולך לקרות משהו נורא בלוד. מיד ראש השב״כ והמפכ״ל היסו אותי ואמרו שאני מגזימן, ושסך הכול מדובר במלחמות בחברה הערבית. גם היום,

שאלו מה הקשר שעליו אני מדבר בין הפשיעה בחברה הערבית לבין ׳שומר החומות׳? אני חושב שאין לכם מושג כמה הקשר פה הוא נפיץ. כאשר יש סכסוכים פנימיים בחברה הערבית, המתח בעיר עולה מדרגה, ואז מחכים לגורם, למשהו שיקרה במסגד ׳אל אקצה׳ או בחברון ואז הכול פה נדלק. זה קורה באותו האופן כמו בריב בין ילדים. כששני ילדים שרבים רוצים להפסיק את הריב אז הם יחפשו את התורן. ובהשאלה, הסכסוכים בחברה הערבית, עם אמצעי הנשק הרב שיש ברשותם, שעומד על כ- 400 אלף הנשקים לא חוקיים בחברה הערבית, הם מיד יכולים לכוון אותם אל החברה היהודית,

אני אומר למדינה, האינטרס שלכם הוא להביא לפה הרבה יותר כוחות ועכשיו,

תצטרכו להביא לפה כוחות גדולים בהרבה כשיפרוץ פה שוב ׳שומר החומות׳. לכם כמחוקקים, אני רוצה להגיד שחבר הכנסת סגלוביץ׳ התחיל מהלך של צלילה פנימה לעומק הבעיה, ואני מברך אותו על זה. ואני מקווה מאוד שחברי הכנסת שנמצאים היום בקואליציה, כמו אחי ואחרים, ייקחו את החוקים וינסו להמשיך אותם. אבל צר לי להגיד, שאני רואה שכל החקיקה שהונחה בעברה ושמונחת היום, מותנית בשיקולים של מערכת המשפט. כתוב שם ששיקולים של בית המשפט עשויים להפחית את העונש. אני בא ואומר לשופטים היקרים, שהם הוכיחו את עצמם בצד השני של העניין, בדלת המסתובבת, במשך שנים. גם בחוק שהעבירה שרן השכל עם שר המשפטים דאז גדעון שער, שדיבר על רבע מהעונש, בדקתי

ובשנה ורבע בה החוק הזה חוקק, אף אזרח לא נכנס לכלא לתקופה של רבע מהענישה. כולם שוחררו אחרי חודש חודשיים. אדוני ראש העיר, על אילו עבירות אתה מדבר?

אני מתכוון לאסוף את כל הרעיונות שהיו בעבר ולגבש אותם על מנת להביא בליץ חקיקה,

פעם שנייה בנושא ההון השחור ופעם שלישית בחיזוק סמכויות של המשטרה בשילוב עם השב״כ שיוכל

זה לדון בה, לראות מה נעשה במשטרת ישראל, לאור ניסיון העבר להבין מה צריך לעשות, ולראות מה מדינת ישראל

אני חושבת שכל אדם ערבי שלקח חלק באירועים האלה הוא פעיל טרור, וזה לא במישורים הפליליים,

זו תפיסתי. הבנתי אותך, אבל זה לא

סוגיית הירי,

סוגיית הברחות האמל״ח וסוגיית השימוש באמצעים טכנולוגיים כאמצעי שובר שוויון, לאור האתגרים הרבים והייחודיים שנמצאים בתוך החברה הערבית. אני גם אבקש להתייחס

לצד זאת, יש לנו גם שותפים משמעותיים: משרד ראש הממשלה,

הנציגים שלהם נמצאים כאן כגורם מתכלל לכל החלטה 549,

צה״ל, בהיבטים של הברחות

במקביל,

אם תרצה להשלים. אם תרצו ארחיב אחרי זה, אבל באופן כללי משרד ראש הממשלה מרכז את התוכנית כולה, את כל האלמנטים שלה. נסיה והמשטרה מייצגים פה את אלמנט האכיפה, נקרא

ואחר כך לחברי הכנסת, ואם יש מישהי מהאורחות שרוצה להגיד משהו שעל ליבה, אנחנו נשמח לתת לכן את רשות הדיבור. אדוני

הייתי גם שותף פעיל בדוח מבקר המדינה בנושא האמל״ח.

ממצה ומצביע על הנקודות בהן אנחנו צריכים

נמצא בפעילות מאוד חכמה ומאוד יסודית, ואני מסכים עם חברת הכנסת לגבי הראיות,

ואני מקווה שאנשים בסופו של דבר באמת יישבו מאחורי סורג ובריח. ארגון חרירי וארגון ג׳רושי, ראשי הארגונים כבר נמצאים מאחורי סורג ובריח. יש

חיזקנו את התחנות האלו בכוח אדם,

אבל כדי להקים את התחנה היינו חייבים את הפריסה הראשונית, והיום אנחנו נמצאים במספרים אחרים ובתוצאות

אנחנו רואים עליית מדרגה באלימות בחברה הערבית. 26 נרצחים, עוד שלושה נרצחים ב- 24 השעות האחרונות. אנחנו בכל יום סופרים עוד ועוד נרצחים בחברה הערבית, הדבר הזה לא מתקבל על הדעת.

אבל לפי דעתי זה לא מגיע לרמה שהמשטרה בשגרה,

אחד הדברים הגדולים ביותר שמסכנים את הביטחון האישי שלנו ושל ילדינו, ושל כל

בבקשה. צהרים טובים יושב ראש הוועדה וכל הנוכחים.

כחלק מהצוות של האמל״ח הבלתי חוקי, בהובלת ראש האגף למדיניות פנים שנמצא פה איתנו,

יש איזו תפיסה שאומרת שעיקר הנשק מגיע מצה״ל, זו תפיסה לא נכונה. העיקר זה מגבול ירדן וקצת גם מגבול לבנון. אז למעשה בשנתיים האחרונות, נעשה שינוי משמעותי ביותר, באופן הפעולה של צה״ל ושל יתר הגופים הביטחוניים בגבול

מתי אנחנו נהיה הבאים בתור? לכן אנחנו צריכים התערבות יותר ויותר עמוקה.

יותר משאבים יותר שיתופי פעולה בכדי להפסיק את המצב הזה, אני מבינה שלהפסיק זה כנראה מאוד קשה, אז לפחות להפחית אם זה רק מה שאפשר. זה מה שרציתי להתייחס אליו.

עמותת ׳יוזמות אברהם׳, בבקשה.

אני עובדת בעמותת ׳יוזמות אברהם׳, שפועלת לשילוב ושוויון בין יהודים וערבים. אנחנו במשך שנים מנהלים מעקב אחרי הקורבנות של התופעה הזאת,

משטרת ישראל, הכפילה אם לא שילשה, את כוחה בתוך היישובים הערביים במשך השנים. נכון שיש קושי בהתמודדות עם האירועים שם. אבל אני חושב שאם נסתכל על הנתונים דווקא בטייבה, אנחנו נראה צניחה משמעות בנתוני

כי זו לא שאלה של - ״איך אנחנו נתמודד עם הפשיעה בחברה הערבית?

אלא יצירת הכרות עמוקה של החברה על מנת שיוכלו לטפל באותם אזרחים נורמטיביים בצורה טובה יותר ולא בציר של הפשיעה. אדוני, אני שמעתי את הסיפור

״ זו תרבות שאני לא מבין אותה, רק אז הבנתי את זה. ואני כרגע מדבר בכובע הקודם קודם קודם שלי, אבל זאת צריכה להיות השאיפה. אם אפשר, אדוני יושב הראש. בשנתיים האחרונות יש שבעה שוטרים מוסלמים שעונדים על כתפיהם דרגות קצונה, יש חמישה שנמצאים בקורס קצינים ועוד 16 שממתינים

אם השר שעומד בראש, אומר שהמשטרה צריכה להתעמת עם האזרחים בחברה, ולא לטפל בה בצורה אזרחית,

ברור לנו למה הפער נשאר. ראה זה פלא, הפעם, מבלי שלובשי המדים ישמעו,

הם הפנימו שנשק זה דבר לגיטימי, שאפשר להסתובב עם זה ושהמשטרה טועה. הוא לא רואה בזה בכלל משהו לא חוקי ומסוכן שבו הוא מחזיק. וזאת נורה אדומה. אדוני היושב ראש, אני כבר 13 שנים

לכן אני אומר שאני עדיין שם את מבטחי, אולי, בעקבות הביקורת של מבקר המדינה, באותה ועדת מנכ״לים שאמורה לתכלל את כל הפעולות. פעולה אחת לבד לא

לפני שבוע או 10 ימים, הייתה ישיבה באולם שפרינצק, והוא הבטיח לו שאני אקדם את הכול, אני מקווה שזה ייצא לפועל. בואו נשמע אותו, אחרי מה שהוא אמר היום בבוקר. אם זה פוליטי,

עם פוטנציאל התדרדרות גבוה, הם הראשונים שמגויסים לעבודה כחיילים בארגוני פשיעה.

30% מאוכלוסיית חסרי המעש, הם בגילאי 17 עד 24. לכן זה חשוב כל כך ואנחנו עובדים על זה. אז זו היא תמונה רחבה של איך נראית התוכנית. כשאנשים

בפרק הזמן הזה, נכנס המסלול הבטוח, ברמה של לתת מענה בשינוי סידרי עדיפויות. אבל כל התגבורים של כוח האדם, גם במובנים של אכיפה וגם במובנים היותר רכים, כמו:

של המשרד לביטון לאומי ומשרד המשפטים, אם תרצו לשמוע, אוכל להרחיב לגבי הדברים. אני מבקש גם את זה, את נושא המדדים, להעביר בכתב כדי שזה ייכנס לתובנות או לתוצאות ולתוצרים של

כשאלה נציגי המפלגות שמרכיבות את הקואליציה. אני רוצה לגעת בנושא קבלת החלטות ויישומן. החלטה שנקבעת למעלה,

מוכרחה לחלחל למטה - דרך מפקדים אזוריים, מפקדי תחנות, נקודות שיטור ועד אחרון השוטרים,

כמו שלא דורשים מאזרחי תל אביב לשתף פעולה במטרה לסייע למשטרה בביצוע עבודתה, כך זה צריך לפעול גם

אני יכול להגיד מניסיוני, שעבודה בתל אביב היא שונה מהמגזר שאתה נמצא בו.

המשטרה זקוקה לכם, אל תתעלם מזה. אתה לא יכול לשים את כל האחריות על כתפי המשטרה. יש כאן מכלול של דברים שאני מאוד מקווה שיתוכללו. אני רוצה לסכם. ניהלנו כאן דיון ארוך